אנחנו מתחילים את הדיון הראשון, שבעצם אנחנו נדון, על כל מערך הגיור בארץ. מי שמכבד בנוכחותו את הדיון שלנו,

אבל בזמנו, גם

ברשותכם, אני יתחיל במצגת קצרה, שאנחנו הכנו, בבקשה.

אתם יכולים לעקוב אחריי, זה מה שאנחנו עם הצוות שלי הכנו, כדי להבין את המציאות,

הדף השני בעצם מסביר לנו, את המציאות של הגיור

צריך להבין את העלויות,

אין ארוחות חינם ואם אני מסתכלת ומתייחסת למה שראינו בשקפים הקודמים,

אנחנו רואים מצד אחד, ירידה במס' המתגיירים, אנחנו רואים מצד שני, ירידה במס'

עד כמה זה בכלל יעיל,

שבעצם, המספרים יורדים והאיפה שזה הכי קל ויותר פשוט,

אנחנו רואים גם כן,

פה אחר-כך יהיה לי

אחר-כך תענו בהמשך, יש לנו ילדים שנולדו בחו"ל בהליך פונדקאות,

אנחנו גם כן רואים לפי נתונים, שוב פעם, יכול להיות שהנתונים האלה לא נכונים, אבל אני מאמינה שהצוות שלי והגורמים שאנחנו נעזרנו בהם,

אז שמי אלקס ריף, אני מנכ"לית עמותת "לובי המיליון", זאת עמותה שמקדמת זכויות וצרכים של ישראלים דוברי רוסית ובנושא הגיור, אנחנו יצאנו למחקר, עם המכון ירושלים למחקרי מדיניות ומכון - בעצם השאלה,

סליחה, כמה?

טוב, אלקס. בואו נעבור ישר למטה, כבר את כל זה דיברתי. אני מבקשת מספר, כי

אז שימו לב, איזה תשובות קיבלנו חוויה מכבדת יותר של כלל תהליך

זאת אומרת אחד הדברים שאנשים אומרים, זה שהתהליך של היום, לא מספיק מכבד, לא מספיק

זאת אומרת, אנחנו גדלים הרבה פעמים, על הצטיינות ועל כמה זה חשוב לעבור, יכול להיות שאם לאותו בנאדם היינו אומרים,

שלוש פעמים לא לעבור, בשלישי

כן, בדיוק, אני רוצה להגיד בעיניי אלה קולות עצובים.

שיהיה ברור,

עצמנו. אנחנו עושים את זה לטובת מדינת ישראל, אנחנו עושים את זה לטובת היהדות של מדינת ישראל, אנחנו עושים את זה לתקן עוול היסטורי, של התעלמות ממה היה במדינות חבר העמים ב-150 שנה האחרונות

שאנחנו קוראים כאן, זכאי חוק השבות,

יחד עם בני דתות אחרות,

אני אומר לכם, אנחנו נתקן את זה.

זו מציאות שלא יכול להיות שהם אחרים מכל הבחינות שבעולם.

יושב פה גלעד קריב, אנחנו את היוזמות האלה, שעכשיו יגיעו

עשינו בתאום עם הזרמים שהבינו את גודל האתגר ואמרו, אנחנו לא דורשים שתתנו לנו, רק אנחנו מסתכנים שלא תחסמו אותנו וזה מה שהיה, אבל הגיור שמדובר והגיור שיעלה,

בתוך העולם

תגיד הרבנות מכירה בגיורים של צה"ל? אני אומר להם, איזה שאלה ואז מישהי ביננו מאיזה שורה שלוש, מרימה את היד ואז היא קמה והיא נחנקת והיא אומרת לי,

בנושא גיור בוועדות שונות בכנסת, במהלך שני עשורים האחרונים. אני רוצה קודם כל לבוא ולומר, שנכון להיום,

לצורך חוק השבות ומרשם

שבו החצי מיליון איש האלה, יוותרו בכלל על אופציית הגיור, יחיו כאן, במדינת ישראל, כיהודים, שמוכרים

זאת המציאות ואתם לא מוכנים לאמץ את הדעות ההלכתיות,

ארץ ישראל מכשרת את הגרים, כמו שכתוב במסכת סופרים, אתם לא מוכנים לקבל את העמדה ההלכתית, שקיימת בהלכה,

הרבה יהודים, אזרחי ישראל היגרו עכשיו לאמריקה, בוא נגיד ככה, אני מנסה לשמור על לשוני, בגלל שהם לא

גדלתי בבית מסורתי,

על ערכי היהדות ודרך החיים היהודית שלנו. כחודש לפני גיוסי לצה"ל, ניתנה לי האפשרות לעבור קורס גיור,

לקראת סוף סמינר א'

אני, לצערי, שבוייה בידיי קומץ רבנים, שהשתלטו על אישורי הגיור בארץ ומקבלים החלטות מבוססות על דעות

תודה שהזמנתם אותי, לשמוע את הסיפור שלי, תודה

עכשיו חוגגים האלווין,

אז על ילד יהודי, שהוא נולד כיהודי, זה בסדר ואם חס וחלילה, הילד הזה יהיה בתהליך הגיור והיה הולך עם חברים שלו מהכיתה, לעשות

תקשיבי, מה הקב"ה היה חושב? זה קצת, את יודעת, מוגזם, אנחנו עד עכשיו לא יודעים מה הוא בדיוק חשב. זה שאלות ש- זה אפילו קצת מוגזם לענות לכאלה שאלות. מי

לא יודעת, יכול להיות שהדואר בישראל, לא, לא משהו, אבל עד כדי כך לא משהו, כנראה שלא. ניסיתי ליצור קשר ואז אמרו לי את התשובה הבאה

ועשית את זה מתוך בחירה,

נכון? בוודאי, למה שאני אעשה את זה

אני אצור מגע עם בית הדין ואני אגמור את התהליך ואנחנו נגייר את הילד, אין לו אפילו עוד בר מצווה,

מיותר לציין שהילד קרוב לעשר שנים,

גב' יו"ר לצירים ההלכתיים,

סלחו לי על האמירה אנחנו בדיון בירוקרטי לחלוטין לאורך מסורת ישראל,

שבכל קהילה וקהילה, רב הקהילה,

מבחינה דתית,

מגיירים את

כאשר כל אדם יוכל לבחור, גם זה עיקרון מנחה אותנו,

באיזה קהילה, הוא רוצה לשבת. ויש כאן בעיניי ודיברנו על כך גם בוועדה הקודמת אפליה,

בן של יהודים שעלו לישראל

רציתי להביא לפה משפחות חד-מיניים, שנולדו להם ילדים ואנחנו לא יודעים,

כי אמרו, גם ככה אנחנו ברבנות לא קיימים. אז בוא, עכשיו מה שרציתי פה עכשיו, כי זה שאלה שמאוד מטרידה אותי, זה השאלה, משרד הפנים, תאמרו לי בבקשה, כמה יש חוץ מכאלו שרושמים

אני לא יכולה לתת נתונים על זה, כי אין לי דרך לשלוף נתונים כאלה,

הנתונים של פונדקאות בחו"ל - - פונדקאות בארץ? אני לא יכולה לתת גם נתונים על פונדקאות בארץ, כי גם במקרה הזה, הילדים

כן, חסרי דת, חסרי לאום.

ככול שמוצגים לנו מוצג גיור ואנחנו לא עושים אבחנה, איזה גיור, זה יכול להיות גיור קונסרבטיבי,

גיור כהלכה, יש תעודות ציבוריות, אנחנו משנים את פרטי הדת והלאום,

שלום קובי. שלום וברכה. אתה ראית את המצגת שאני הצגתי קודם?

נכנסתי באיחור, אני מכיר את הנתונים. מכיר את הנתונים, אנחנו רואים שיש צניחה, גם בנרשמים לקורס, גם אלו

יכול להיות שזה בכלל לא צריך, פשוט ככה וגם משרד הביטחון היה צריך לשלוח לפה נציג, לא צה"ל, כי הרב קובי,

למרות שאנחנו נשמח, אם יש לך משהו להגיד, אנחנו נשמח. אנחנו נשלח מכתב לשר הביטחון ולרמטכ"ל.

בבקשה.

הייתי מעוניין לשמוע את נציגי המערכות. לא, אנחנו לא נפנה אליהם, הם יתייחסו בסוף לכל האמירות שיש פה. תתייחס אולי, אנחנו מאוד מתחברים לנושא

הגיור לא נולד במדינת ישראל ב-20 שנה ואפילו לא מאז העלייה מבריה"מ ואפילו לא מקום המדינה, הגיור קיים מאז שרות המואבייה הצטרפה לעם

עכשיו הדרך הנוכחית הזאתי,

לא פתרה בעיה,

לא רק שהיא לא פתרה

הבעיה של נושאי הדגל,

כאילו שהדרך שלהם,

אין מלבדה, כל מה שהוא לא מה שהם אומרים, זה עיוות. בזמן שאני צועק, שהם שמעוותים את ההלכה. אני לא מדברים על מבטלי גיור. מה הפתרונות?

רבה של פ"ת, רב דוד שלוש, רבה של נתניה, יש להם ספרים, הם כתבו את הדברים האלה, לא רק,

אפשר לעשות גיור קונסרבטיבי,

אבל הוא לא יהיה מוכר,

מה אתה חושב על זה? תודה רבה גברתי היו"ר על הדיון. אני מודה לך על ההזדמנות לדבר כאן,

אבל מאחר ואנחנו היום בדיון לאנשים עם צרכים

אני לא איש דתי, אבל אני יהודי בכל רמ"ח אבריי,

עשיתי כל מה שמדינת היהודים במדינת ישראל, שרתת כמה וכמה שנים? התנדבתי לצה"ל בגאווה גדולה, שירתתי שש שנים בתוך גבולות המדינה, מחוץ לגבולות המדינה. אני ממשיך לעשות, להתנדב לשירות

אישה לא יכולה ואז משתמשים בהליך פונדקאות,

נכון. ועדיין כשהם ילכו לתהליך של גיור

כפי שנהוג פה, הם יוכלו לסגל את ה - - הם יקבלו אורח חיים דתי.

צריך לעשות חושבים. זה קיים וזה מציאות. זה שאנחנו,

הדרך לפתור את הבעיה מתחילה - לא אני אמרתי, זה הפילוסופים הגדולים קודם כל, להכיר בבעיה, זה

תודה רבה יוליה. תודה רבה, רוץ ליום המיוחד שלך, תודה רבה.

אני רוצה סיבוב קצר ואז אתם, כל התשובות כמובן, אני מאמינה שיש לכם מה להגיד, הרב פרבר, בבקשה, אם יש לך להוסיף. שלום אני רפאל דלויה, מזכיר איגוד חכמי המערב ואני גם יו"ר דיין בגיור בבתי דין פרטיים, אז יש לי כמה דברים חשובים

אנחנו עושים את כל הגיורים שלנו הכול עפ"י ההלכה,

אחד ההבדלים העיקריים שיש, זה הבדל בכלל בהשקפה ובגישה. איך ניגשים

לדעתי חה"כ קריב הציג את זה.

אנחנו באמת נענינו לאתגר הגדול, של המצוקה של אוכלוסייה מאוד גדולה, שזקוקה לגיור והתנועה

לא רק זה,

שגם נדרש להראות שהילדים לומדים במסגרת דתית, כך שאם כבר יש ילד במשפחה שלומד בחינוך ממלכתי, רחמנא ליצלן, אי אפשר לאמץ ילד לא יהודי, משום שהוא

זה צריך לשים על השולחן, כי אנחנו

זה חשוב.

עם הממסד הדתי שלנו, שהם חלק ממדינת ישראל,

להגיע

אוקי, בחלק מהדברים כן ובחלק מהדברים לא. אנחנו מתקדמים.

כן, אני אדבר בקצרה, תודה רבה, גברתי היו"ר. תני פרנק, מנהל המרכז ליהדות

אני יכולה להראות לכם את התמונה האופטימית, התוצאות של הפעילות שלנו, בשש שנים האחרונות,

נאמנות מוחלטת להלכה, אז אי אפשר לטעון שאין פתרונות

למה ממלא מקום? כי חודש לאחר שנבחרתי לתפקידי, מוניתי לתפקידי, הממשלה נפלה ועד שרצו להקים וועדה, היא נפלה עוד פעם ואז היא נפלה עוד פעם, אז זה,

לכל אחד מאיתנו יש את העולם האוטופי שלו, לדתי על כל גווניו השונים,

לסוציאליסט יש את העולם האוטופי

אם אדם יהודי,

אם אתה רוצה, לא מחייבים הרב פרנק, תקן אותי אם אני טועה

יש משהו,

דבר מה נוסף

הדרישות שונות,

הוא צריך לעבור קורס, או עשרה חודשים,

לקטינים,

אנחנו מבקשים דברים משמעותיים, נכון,

נכון אנחנו מבקשים תתחייבו לשלוח את הילד לבי"ס דתי.

כתוב בקריאת שמע "ושיננת לבניך",

הקב"ה אומר לאברהם אבינו "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו" חינוך. טוב, בוא נחזור

כל החומרים שאנחנו קיבלנו כוועדה,

כולל מחקרים, הכול באתר הכנסת באתר הוועדה,

אני לא אכנס פה לדיונים הלכתיים ברשותך,

זה צריך להיות ברבנות הראשית,

עם הרבנים הראשיים לישראל. אני רק מצטט ממה שפורסם, עיתונאי עמנואל

זה לא כמו שצריך, הגיור שלך. אנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד, שמבוצעים בחלקם ע"י "נתיב" ולמרות ש"נתיב" לא נמצאים פה,

הם עושים עבודה נפלאה, גם באזרחי וגם

אם היא מופיעה גם כן מול גברים,

זאת בעיה. זה לא נכון מה שאתה אומר. אני לא התפרצתי לדברים,

הרב ולר צודק שאפשר לגייר וגם גיירנו כבר זמרות, אבל מה שהוא לא אומר רק, זה שבפועל הדיינים בממלכתי, הוא צודק, אפשר לגייר, אפשר, רק שהם לא עושים את זה. אז יש לנו

גם בנתונים שנמצאים פה, יש עלייה במס' המתגיירים החל מ-2016. רגע דקה, אוקי, יש לנו בשנה 2019 3,104 כולל צה"ל כולל אתכם ביחד, מה היה התקציב של מערך הגיור ב-2019?

בכל מיני תהליכים - - אני לא רואה שזה עלה בשנים האחרונות, יכול להיות שאחר-כך תביאו לי את הנתונים שלכם, אני לא רואה, אגב, לא הצגתם את מס' המצטרפים בכלל,

אלא מה המצטרפים,

אפשר לומר, שהם הגיעו מקהלים רחבים יותר והגיעו אנשים שהמוטיבציה והבשלות

גם אם המוטיבציה היא נמוכה יותר, כדי לעשות, כן,

שקשורה בזה, שאכן הוגש באמת איזושהי פנייה לבג"ץ והצבא החליט שהוא לא עושה יותר את הכנסי חשיפה האלה. כי שם ההליך היה מאוד מאוד פוגעני,

ירד 3000 וזו 2000, פחות או יותר, זה

רגע, שלא יהיה פה ספק, אני יודעת שאתם גוף מבוקר,

אני לא שמה פה בספק את טוהר המידות וניקיון וכל מה שצריך, זה בכלל לא שם,

אני פשוט מנסה להבין, השקעה מול תועלת. בסדר,

אבל אני לא בא לתקן את זה עכשיו, כי הרי אני יודע שזה לא יעבור ואסור לגעת בזה, אבל יש כאן שני דברים שאולי הייתי חושב שצריכים לדון עליהם. דבר ראשון, את כל

אפשר להגיד שהרב עיר הזה יש לו סמכות, הוא כן יכול,

בהחלט אני לא חושב שזאת הנקודה.

דבר אחד שחייב להיות, הרי בואו נחשוב על נקודה אחרת,

בכל אופן,

עכשיו אני אומר רק דבר אחד נוסף, בהערת ביניים, קודם כל הנושא של הדנ"א זו עלילת דם, אני אומר את זה חד משמעי, זה עלילת דם. אני אביא לך פסקי דין, את תביאי פסקי דין. של הדיינים, אני מכיר את פסקי הדין ובואי אני אסביר את עצמי פעם אחת ואולי גם את תשתכנעי ותביני על מה אנחנו מדברים. מדובר על אותם אנשים שהגיעו ולא היה להם שום מידע, שום נתון, כדי להוכיח את יהדותם. הציע להם בית הדין ובא ואמר להם, אם אתם רוצים אני נותן לכם אלטרנטיבה נוספת, אפשרות נוספת - - - אני אביא לך,

אני מבקשת ממך, כי אחר-כך אתה תרגיש פשוט מושפל ולא נעים, עזוב את זה כרגע, אני אשלח לך פסקי דין מדיינים שלכם, שהם אומרים שברגע שיש, תקשיב, יכול להיות שאני מדברת עם מבטא רוסי כבד, אבל תאמין לי שאני עושה עבודה יקי, מה שנקרא, זה מה שלמדתי מהסבתא וסבא שלי,

אני אראה לך את הפסקי דין האלו, שהדיינים שלך כותבים, ברגע שיש דיינים, אז לא צריך שום מסמכים ושום הוכחות אחרות, עזוב את זה רגע, שיחה אחרת. נושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו - - - ועל זה אני גם כן רוצה לשבת, כי - - בשמחה. נושא אחרון שאני רוצה להעלות אותו, אנחנו מדברים כאן על כל מיני אלטרנטיבות ופתרונות איך לעשות את זה, השאלה שהציג אותה גם הרב ולר,

מיהו יהודי? השאלה היא מהי יהדות? השאלה מה הדרישות? זאת השאלה הבסיסית שאנחנו דנים בה כל הזמן, זה כל הזמן נמצא בחלל

גם אותם אלו, אני מוכן להסכים למי שאמר את זה, אני מתאר לעצמי שכמה אמרו את הדבר עצמו, שאנחנו נלך לפי השולחן ערוך, לפי ההלכה, לפי איך שכתוב בהלכה ואני לא יודע מה זה הלכה, שנעלם פה מישהו שדיבר על זה, הלכה של רבנים מליטא ורבנים משמה, אני לא מכיר את התאוריה הזאתי, אני בסך הכול מצוי בשבילי ההלכה קצת ולא מכיר שיש הבחנה בין זה,

אבל עם כל הדיונים האלה, צריכים להיות, אם את אומרת שתהיה דרישות, אין שום בעיה, אם אנחנו נסכם שכל הדברים שידרשו ע"י מנהל הגיור, יהיו אך ורק לפי ההלכה. אבל אתה יודע מה טוב ביהדות, שיש לנו פרשנויות.

בעיה, אני הולך איתך, לפי הפרשנות המקלה. טוב, הבנו. אנחנו מצד אחד מאוד קרובים, מצד שני מאוד רחוקים. גם בשאלות ששאלו פה והתשובות שעלו פה, היו פה כמה דברים מעניינים שקרו תוך כדי דיון.

אני מודה לכל גורמי הממשלה, נציגי ציבור, נציגות של משרד ראש הממשלה, עוזר אישי של הרב הראשי לישראל, אני מאוד מכבדת שהגעתם. אתם תמשיכו להגיע לוועדה הזאת, כי הוועדה הזאת מתעסקת כל הזמן בנושא שירותי דת, נושא דת ומדינה. השאלות פה הם גורליות, גם בהקשר של גיור, גם בהקשר תפיסה עצמית שלהם, גם בנושאים מה שאני ביקשתי ואני חוזרת בנושא התייחסות לפונדקאות ומה קורה שם, כי אי אפשר לעצום עיניים. גם מה יהיה עתיד של אותם אנשים, 450 אלף שרשומים כרגע כלא יהודים, יכול להיות שבכלל צריך לעזוב את זה, לא גיור ולא שום דבר ואז אנחנו נגיע פשוט לפתרון, שמזמן הוא מתבקש ואני באופן אישי מאוד מאמינה בפתרון הזה, שבלי שום קשר לגיורים, נישואים אזרחים, ברית הזוגיות,

לתת לאנשים אופציה, מצד שני, הילדים שגדלים במשפחות הם אפילו לא מעלים את זה על דעתם, שהם לא, זאת אומרת פה צריך להבין שבסופו של דבר בנאדם יכול לקבל טראומה, זה אני שמעתי מאנשים, שמגיעים לבית דין, שהם רוצים להתחתן, הם מה שנקרא בתודעה עצמית יהודים למהדרין ואז פתאום מתגלה להם שלא, אתה יודע איזה משבר זה, זה קשה, רעידת אדמה. אז זה עניין של תפיסה, מה אנחנו רוצים, או אנחנו רוצים פה דם נקי, עם תעודות, או אפשר למצוא פתרונות ולהבין שהמציאות גם כן השתנתה. אני שוב פעם מודה לכולכם, אני מאוד שמחתי להכיר, אנחנו נמשיך בהדברות, מנהלת וועדה מה שאני ביקשתי ממך, מכתבי נזיפה לגורמים רלוונטיים, אני רוצה לראות מה קורה בצה"ל, כי יכול להיות שצריך לעשות שם שינוי מהיסוד,

אני מודה לך שבאת, תרמת, למרות שנסתי ככה להגן עליך. המשך חקיקה יהיה בעוד שבועיים בוועדת שרים לחקיקה, חוק גיור יעבור, משם אנחנו נתקדם ואני מקווה מאוד שנוכל לעשות את זה בהדברות בהסכמה ואם לא נסכים, אז בכל זאת זה יקרה. אני מעדיפה שזה יקרה בדו שיח ולא בחד סטרי. תודה רבה לכם ומה שביקשתי התייחסויות, אנחנו בבקשה לא לזלזל בזה, זה נורא חשוב.